חברים, אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת הכנסת.

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. חבר הכנסת טופורובסקי.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש,

ובגלל זה אני מבקש את הדיון מחדש בנושא החוק הזה והקדמת הדיון.